צהריים טובים, חברותיי

הכנסת, אנשי הממלכה ואורחים נכבדים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט בנושא הצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים,